אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת החינוך בנושא: סכנת סגירה לפנימיות האגודה לקידום החינוך. האגודה לקידום החינוך, למי שלא מכיר, זהו ארגון ללא כוונת רווח שפועל בשדה החברתי והחינוכי בישראל, ואנחנו עוד מעט נשמע. הארגון מחזיק פנימיות עם הרבה מאוד בני נוער מרקעים מגוונים, כולל רקעים לא

היה מין הראוי ואני כאן קורא למינהל לחינוך התיישבותי, לבחון מהלך נוסף. לא רק חקלאות במדינת ישראל מצדיקה קיומה של פנימייה. ביקרתי בשניים מהמוסדות של האגודה וראיתי בעיניים ואני מודה: זה נראה נפלא ב"בויאר", אבל זה לא נראה קשור.

אני לא מבין למה ילד בפנימיית "בויאר" חייב לעבוד במתחם המדהים שבניתם שם של חממה, כדי להיות חלק מפנימייה.

זה יכול להיות מסלול אחד אבל מין הראוי שלצידו יהיה מסלול טכנולוגי או מסלול אחר. כל פתרון שהוא שלא יחייב להיות שייך לפנימייה או לבית ספר במינהל לחינוך התיישבותי אתה חייב לקיים את הדבר הזה. זה באמת לא מובן בעיני. אני חושב שמין הראוי ויריב, אפרופו בירוקרטיה זו דרך לא רעה לפתור בירוקרטיה. עשית קול קורא אחד ב-2017, תעשה היום עדכון ותגיד שיש גם אפשרויות נוספות. מעבר לכך, האגודה השקיעה, כמו שנאמר כאן, מיליוני שקלים רבים על-מנת להתאים לקול הקורא, וכולנו מבינים, כפי שנאמר כאן בהתחלה, שגזירה של הורדת תקציבי המודרכות משמעה בפועל סגירת הפנימיות, גם אם המשרד לא אומר את זה. ניתן מכתב של תקצוב לשנת תשפ"ג והוקמה ועדה עם זמן של חצי שנה אבל כפי שאמר חבר הכנסת לוין, אנחנו מבקשים שהמשרד יגיע לפתרון מוקדם הרבה יותר, ונראה לנו שלאירוע הזה יכולים להיות כמה פתרונות אבל רק תוצאה אחת המשך הקיום של מוסדות האגודה לקידום החינוך בצורה ברורה, בדרך המלך ללא צורך לקבץ נדבות או לעמוד בשער או להילחם מדי שנה על תקציב. הוועדה מצפה לראות מהמשרד בהקדם את התהליך של הוועדה. גם יתקיים מעקב של ועדת החינוך על עבודת הוועדה ויתקיים דיון בתוך שלושה חודשים, שבו נרצה לראות את תוצרי הביניים אבל אני כבר אומר שאני,

מתכוון ללוות את עבודת הוועדה גם בתהליכים באמצע כדי לוודא שמה שנעשה פה שוב לא שופך את התינוק עם המים. אני מכיר היטב את המינהל לחינוך התיישבותי, ניהלתי בית ספר בו, זה מינהל חשוב שעושה דברים מאוד חשובים. אני חושב שאנחנו רוצים בקיומם ופריחתן של הפנימיות בישראל. שמענו כאן מדגם מייצג של מגזרי ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי,

תפקיד ועדת החינוך, נציגי הציבור, הוא לוודא שהמפעל הזה לא רק שומר על עצמו אלא ממשיך לגדול ולהתפתח.

אנשי האגודה, אני מבקש שתמשיכו לעשות עבודה חינוכית מעולה. תמשיכו להילחם על החינוך של הילדים שלנו יחד עם האנשים המעולים שאספתם בדרך ואנחנו, כוועדת החינוך, נעשה את המיטב כדי שתוכלו להמשיך ולהתקדם הלאה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:04.